אסלאמו עליכום, צוהרים טובים לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המשנה לשיפור מצבה של האוכלוסייה הערבית-בדואית בדרום, ועדת משנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו שמחים היום לארח את הנהגת העיר רהט את ראש העיר פאיז אבו סהיבאן ואת סגנו, עטא אבו מידעם, את מהנדס העיר והצוות. כמובן שאני מברך את חברי דוקטור טיבי, ג'אבר עסאקלה ודוקטור יוסף ג'בארין שנוכחים בישיבה. אני מניח שגם אחר-כך יצטרפו חברים אחרים. אני מברך את האנשים שנמצאים אתנו בזום, אם זה אנשים שישתתפו מהעיר רהט או ממשרדי הממשלה השונים. אני אפתח ואומר שלעיר רהט ישנה חשיבות גדולה, גם ברמה של החברה הערבית בכלל וגם ברמה של הנגב. העיר רהט מונה היום כ-70,000 תושבים והיא העיר הגדולה, השנייה בגודלה, בנפת העיר באר-שבע אהלן וסהלן סאמי והחשיבות שלה גם כמובילה בקרב החברה הערבית-בדואית בדרום. אני רוצה להזכיר לכולם שהאוכלוסייה הערבית-בדואית בדרום מחולקת מבחינת הסטטוס שלה לשלושה חלקים: החלק הראשון זה הכפרים והערים שהוכרו על-ידי המדינה בשנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, יש את העיר רהט ועוד שישה ישובים שהם שגב שלום, חורה לקיה, כסייפה, ערערה ושגב שלום כבר אמרתי. בנוסף, יש את שתי המועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום שיש בהן 11 יישובים שקיימנו את הישיבה הראשונה לגביהם, ואנחנו נמשיך גם בישיבת המשך. האוכלוסייה והקטגוריה השלישית היא הכפרים הלא-מוכרים בנגב, שמצבם ידוע לכולם וכל יום כמעט בכנסת אנחנו שמים אותם על סדר יומה של הכנסת. העיר רהט עומדים בפניה אתגרים וחסמים להתפתחותה, בעיקר מבחינת התכנון ומבחינת מצוקת הזוגות הצעירים וגם מבחינת פיתוח כלכלי. פיתוח כלכלי, חברים, הוא מנוף לצמיחה של העיר. אנחנו מדברים על 70,000 תושבים, ומובן מאליו שהעיר מתפתחת וישנו ריבוי טבעי גדול, כפי שידוע לכולם. היום, בישיבה, אנחנו נשמע את ראש העיר והצוות שלו, נראה מצגת של עיריית רהט ונשמע התייחסות של חברי חברי הכנסת. אחר-כך נשמע את משרדי הממשלה השונים, את רשות הבדואים, את מינהל התכנון ועוד גופים וננהל דיון שבסופו אנחנו רוצים לצאת בהחלטות ובמסקנות שייטיבו עם העיר רהט, ונרשום לנו מועדים לפיתוח של העיר לשיווק מתחמים מסוימים שנמצאים על סדר יומה של העירייה. אנחנו צריכים לחשוב ולהבין שללא פיתוח של רהט וללא מציאת פתרונות למצוקותיה של העיר רהט, לא תתקדם החברה הערבית-בדואית בדרום ולא יתקדם הנגב בכלל. אני מברך את חברת הכנסת סונדוס, אהלן וסהלן. אני מתכבד לבקש מראש העיר, פאיז אבו סהיבאן, להציג את הדברים של העיר וגם את המצגת שלהם.

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש העיר, המשלחת הנכבדה מעיריית רהט אני חושב שרהט לא רק הבירה של האוכלוסייה הערבית בנגב אלא היא גם העיר השנייה בגודלה בנגב, אם אני לא טועה, נכון? אם מסתכלים על המצב שלה, אין תחום חיים שאפשר להסתכל ולהגיד: וואלה, המצב בתחום

אין תחום חיים אחד שאפשר להגיד שמתפקד באופן מצוין.

מבחינת תעסוקה עוני. בחינוך אנחנו בבעיה. בדיור אנחנו במצוקה אדירה שם, בנגב. ואז מה שקרה, המדינה הקימה עיר ושלחה אותה לנפשה,